למחויבי בידוד בעלי מכשירים סלולאריים עם שיחות קוליות בלבד. אנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה בנגיף. אחד מהכלים שנותן לנו את היכולת להתמודד במלחמה, והיו עליו בכנסת דיונים רבים וארוכים, זה נושא האיכון.

אני לא הולך לגלות לכם מה שעברנו סביב הדבר הזה. אבל סוף כל סוף הדבר הזה אושר, אם הדבר התברר כחיוני או אפקטיבי זה לא לדיון הזה. אבל אני רוצה להתמקד באותו רגע שהחוק הזה אושר והתחילו לעשות את האיכון לתושבי ואזרחי מדינת ישראל. בעצם מה שקורה, כפי שאני יודע לומר, שברגע שעושים את האיכון, מקבל האזרח סמס, הודעה ,ושם מופיעים הפרטים באיזה שעה הוא נפגש, ליד מי הוא שהה, באיזה תאריך ומצורף לו את הלינק ששם הוא יכול לבוא ולעשות את הצהרת הבידוד שהוא מחויב לפי החוק למלא ברגע שהוא מקבל את ההודעה. הכל טוב ונחמד לאלה שיש להם טלפונים עם סמס, בטכנולוגיה המתקדמת. ישנים אלפי אלפי אנשים תושבים אזרחי מדינת ישראל, מהמגזר החרדי ולאו דווקא, קשישים, נוער, אנשים שיש להם את המכשיר אבל הם לא יודעים בדיוק איך להתנהל או לעבוד עם המכשיר, ומה שקורה בפועל בשטח, מקבלים הודעה קולית ושם מודיעים לו. אני אישית - - - רציתי לשאול, כדי שאבין, הרי הודעת האיכון מבוצעת באמצעות סמס, זה לא מגיע לטלפונים כשרים? טלפון כשר כמו שיש לי פה בכיס, אך ורק שיחות קוליות. אין סמס.

אז מה הם עושים?

אני אישית שמעתי איך שזה נראה, הייתי צריך לנסות לשמוע פעמיים, להבין את התוכן של השיחה. אומרים את זה בצורה, אם אתה רוצה אני יכול להשמיע לך אחר כך - - - אתה יכול להשמיע גם לוועדה. שומעים את ההודעה הקולית.

לכאורה זה נראה על פניו בסדר. במקום סמס מקבלים הודעה. אבל מה שקורה בשטח הוא כך, אנחנו צריכים להיות ריאליים. הרי כל המטרה שאדם מקבל את השיחה הקולית או מקבל סמס,

שהוא יודע באיזו שעה, יידע את התאריך ויש לו את הלינק הזה כפי שאמרתי קודם. בפועל,

וישנן פניות רבות שהגיעו לוועדה, על כך שהמכשיר א. לא נמצא תמיד ברשותו, הוא יכול להישאר בבית, הוא הלך לישון, הילד הרים, אשתו הרימה או מישהו אחר, והילד מרים 'הלו', מישהו מדבר, או שהוא מעדכן אחרי זה את האבא או את האמא, היה איזה טלפון, לא הבנתי מה'. או שהוא היה באמצע קניות או באמצע משהו מסוים ולא הרים את הטלפון, ואם כבר הרים את הטלפון, אז הוא אומר 'רגע, באיזה תאריך, לא שמעתי טוב'. זה לא כמו סמס שהוא יכול לבוא ולדפדף ולהסתכל, אחרי שעה שעתיים, ולראות בדיוק מה כתוב. ומה שקורה עוד יותר חמור בעיני, שזה הזוי, שאין לו לאן לחזור. אכן בסוף ההודעה מופיע ונאמר 'תפנה לפרטים ל-*5400', אבל מה לעשות ואני אומר את זה בצער רב, כשמנסים להתקשר ל-5400* ובוא תנסה מפה עכשיו, תעשה ניסיון,

שעתיים, שלוש, ארבע. אבל שוב, זה לא כרגע העניין שלנו. לכן לפני שאני נכנס יותר לפרטים, אני רוצה לפנות לעו"ד חן וונדרסמן, שלום לך ובוקר טוב. אם שמעת מה ש אמרתי, רציתי לדעת שני דברים ברשותך.

האם זה כמו שתיארתי, אם את יודעת לומר לי בעניין הזה.

כמה אנשים במדינת ישראל מקבלים את ההודעות הקוליות. האם מדובר ב-50 אנשים, 100 או 1,000 או יותר אנשים? אני אתחיל קודם כל מהבסיס. באופן עקרוני מה שתיארת הוא יחסית נכון, בנאדם בעצם שמקבל היום איכון ומקבל שיחת טלפון, הקלטה קולית, באמת מקבל אותה לטלפון הכשר, וקורה שלפעמים בנאדם לא מצליח לקבל את ההודעה בעצמו כמו שא תה אומר, מישהו אחר הרים את הטלפון או הטלפון בדיוק לא היה, או שהוא היה באזור בלי קליטה, והאופציה שכרגע קיימת בשביל להבין מה השעות והתאריך זה פשוט להתקשר ל-*5400 שלוחה 1, שזה בעצם מוקד ההשגות ולנסות לעשות אימות. זאת אומרת לוודא בדיוק מה השעות והתאריך שהוא קיבל. סליחה שאני עוצר אותך, זה טוב כשהוא הרים את הטלפון ולא הבין בדיוק מה נאמר, אז יש לו אופציה לחזור. אבל אחד שכלל לא קיבל את השיחה, הוא לא ידע לומר בכלל שהוא צריך לחזור ל-5400*. אני אתחיל מזה שאנחנו מבינים שיש פה איזה שהוא תהליך שצריך לשפר אותו. זה אולי הדבר הראשון שאנחנו כן מבינים, אנחנו מבינים שיש פה תהליך טכני שצריך לשפר אותו, תיכף אלה תדבר גם מהמקום של המחשוב, אנחנו מבינים שיש פה איזה שהוא תהליך בעייתי ואנחנו מנסים במוקד כן לתת את המענה הנקודתי, אני יכולה להגיד שיש לא מעט שיחות שמגיעות של אנשים שמבקשים לדעת באמת מה נאמר להם בהודעה. יש לא מעט שיחות כאלה ואנחנו כן נותנים את המידע הזה תוך דקה או שתיים מהרגע שבנאדם עלה על הקו. הוא אומר 'קיבלתי הודעה, אני לא זוכר', או 'אני לא יודע' או 'לא שמעתי' ואנחנו נותנים את המידע הזה. אז קודם כל את הבסיס יש לנו. מה שכן, זו הבעיה היותר מורכבת שאתה מציין שבעצם באה ואומרת 'רגע, יכול להיות שבכלל בנאדם לא ידע שהוא קיבל את ההודעה, וזה משהו שבאמת צריך לשפר אותו על ידי איזה שהו פתרון טכני שעכשיו עובדים עליו. לגבי כמויות, מהדיון הקודם ממה שאני זוכרת, הבנו שיש בערך 12% של אנשים שמקבלים הודעות קוליות מתוך האנשים שיש להם סמארטפון, אלה אם את יודעת להגיד נתונים יותר מדויקים אז אני אשמח לשמוע. אני מכירה את זה מהדיון הקודם. אני אשמח לשמוע מה שאת אומרת, שעובדים על זה ואיך - - - הדברים, יש באמת איזו בעיה, אני אשמח לשמוע על מה עובדים ומה מסתמן מהפתרון. אבל ברשותך בואי תתייחסי איך אלה שמקבלים את ההודעה. בואי נאמר אחד שכבר שמע והבין את הכל, איך הוא ממלא את הצהרת הבידוד, איך הוא עושה את זה? אם הוא התקשר למוקד, באופן עקרוני יש שתי אופציות. אופציה אחת זה שיש לו מחשב בבית והוא יכול למלא את ה- - - אין לו מחשב. אם אין לו מחשב אנחנו ממלאים עבורו. אנחנו נותנים את השירות הזה ברגע שהוא מתקשר למוקד, יושב נציג ופשוט ממלא איתו שדה-שדה, אנחנו נותנים לו גם את האופציה לקבל הודעה לטלפון אחר אם הוא רוצה, זאת אומרת אם הוא נותן מס' טלפון אחר ומבקש שישלחו לו סמס לטלפון הנוסף אנחנו מאפשרים את זה, או מייל. אם אין לו לא את זה ולא את זה, אז הוא נאלץ פשוט לסמוך עלינו שאנחנו ממלאים עבורו את הטופס ואנחנו נותנים לו מספר אסמכתא. זה מה שאנחנו עושים, זה השירות שאנחנו נותנים עבורם. אין מצב כזה שבנאדם יבקש למלא עבורו טופס או שהוא יגיד 'אין לי אפשרות למלא טופס' ולא ימלאו עבורו טופס במוקד.

אני לא יודע אם זה בסמכותך, אבל האם את יודעת לומר לי כמה זמן בממוצע ממתינים ל'קול הבריאות'? יש הבדל בין המתנה של זמן ממוצע לקול הבריאות למוקד השגות. מוקד ההשגות היום פעיל על ידי חלק משמעותי של פיקוד העורף, אנחנו הקמנו מוקד לפני שלושה שבועות בפיקוד העורף ברמלה ויושבים שם 250 חיילים במשמרות וזמן המענה התקצר באופן משמעותי. ברוב שעות היום ממתינים עד שש דקות. ברוב שעות היום, יש כמובן שעות של פיקים שבהם יכולים להמתין גם יותר, אבל זה לא המצב שהיה פה לפני שלושה שבועות והיום יש - - - משתפרים. כן. זה משתפר באופן משמעותי והיום הם כבר לא ממתינים שעות כמו שהם המתינו לפני שלושה שבועות. תודה לבינתיים. ח"כ יוראי הרצנו בבקשה. חן תודה רבה על הדברים שלך. אני רוצה לשאול איך אתם יודעים למי לשלוח הודעת סמס ולמי צריך לבצע שיחת טלפון, ביחס להתראת איכון שלו. האם שיחת טלפון היא מוצא שני אחרי שנשלח סמס ואתם רואים שאתם לא מקבלים תגובה או שיש לכם את הנתונים שאומרים מי הטלפונים הכשרים ומי לא. אני מניח שאין לכם, כי זה חוסה תחת החוק להגנת הפרטיות. אלה, את רוצה להתייחס לחלק הטכני? אני אשמח להתייחס ולהסביר על התהליך, כיצד זה מתבצע. כשאנחנו שולחים את ההודעות, אנחנו שולחים הודעות לכולם. זאת אומרת מוציאים הודעות, ומי שיש לו טלפון כשר, זה לא מוגדר כשיחה אלא מוגדר כ-סמס קולי. המערכת יודעת לזהות מספרים שמוגדרים כמספרים שלא מקבלים הודעות סמס כטקסט, והמערכת מוציאה את זה כפורמט קולי ומתבצע תהליך שתיארתם קודם. רק כדי להסביר עוד טיפה, דיברנו על מי שלא ממלא, או מי שלא שמע או דברים כאלה, אנחנו עושים עוד שתי תזכורות. ברגע שאנחנו מזהים אדם שלא מילא טופס בידוד, הן אם הוא עשה את זה באופן אוטומטי עצמאית באתר, או שהתקשר למוקד קול הבריאות ומילא יחד עם נציג, אנחנו שולחים עוד שתי תזכורות יום אחרי יום, באותו פורמט. אם זה בנאדם שמקבל כטקסט הוא יקבל כטקסט, אם זה בנאדם שלא מקבל כטקסט, הוא יקבל את ההודעה הקולית. זה מבחינת התהליך, זאת אומרת שאין פה רק ניסיון אחד אלא לפחות שלושה ניסיונות, עד שהוא מילא את הטופס. קובי האם אתם יודעים לומר אם הבנאדם קרא את ההודעה או לחלופין הרים את הטלפון?

איך אתה יכול לדעת אם הבנאדם קרא את ההודעה? אני לא יודע אם הוא קרא את ההודעה, אני יודע אם היא הגיעה ליעדה או אם השיחה נענתה. אם היא הגיעה ליעדה זה הבדל עצום. תמשיך הלאה.

זה שקוף בעיניכם רק אם הוא לא מילא את הטופס באתר או מול הנציגה, אתם שולחים את התזכורות. זה שקוף אם הוא ענה או התקבלה ההודעה. יש שני דברים שקורים במקביל. כרגע אני מתייחס להודעה קולית: אם השיחה לא נענתה, יש מספר ניסיונות עד שהשיחה נענית, זה דבר ראשון,

אם בנאדם לא מילא טופס בידוד אנחנו עושים עוד שתי תזכורות. כנ"ל גם לסמס כתוב,

ברגע שההודעה הגיעה ליעדה ועדיין הבנאדם לא מילא טופס בידוד, אנחנו ניתן לו עוד שתי תזכורות.

אני רוצה לשאול, אני לא יודע אם ספציפית אותך או לאנשים אחרים שמשתתפים כאן בישיבה. ברגע שהגיעה הודעה קולית והאזרח לא ענה לשיחה, מכל סיבה שהיא, או שמישהו ענה, אחד מהילדים, כפי שציינתי קודם, והוא לא מילא את הצהרת הבידוד, מה קורה בשטח? האם במערכת הוא מופיע כאחד שחייב בבידוד, לצורך העניין, הוא יוצא לרחוב ושוטר יכול לעצור אותו, לבקש ממנו פרטים ותוך כדי הוא מגלה שהוא אמור להיות בבידוד, או שכל זמן שהוא לא מילא את הצהרת הבידוד, עדיין הוא לא נקלט במערכת כאחד שמחויב בבידוד? אז באמת עד שלא מתבצעות לפחות שלוש תזכורות, הוא לא נקלט במערכת מבחינת אכיפה והמידע לא עובר לגורמים האלה, בנוהל הקודם מה שבוצע זה לאחר שלוש תזכורות כאלה, אז באמת זה היה עובר לגורמי האכיפה. מה קורה כיום בשטח? כיום אחרי שלוש תזכורות הוא מחויב בבידוד, נכנס למערכת כאחד שחייב בבידוד, אם הבנתי נכון?

מה הפתרון? אחד ששלוש, ארבע תזכורות, או שהוא לא ענה לשיחה, איך אנחנו יכולים להכניס מישהו לבידוד בו בזמן שהוא לא מודע לכך או לא יודע? הוא לתומו הולך ברחוב, אני לא אומר שהשוטר עוצר אותו בצורה שראינו לאחרונה ואנחנו מוקיעים את סוג העצירה הזה, אבל באמצע נהיגה,

ביקש רישיון נהיגה ותוך כדי הוא מגלה במחשב שהוא חייב להיות בבידוד, במקום הוא מקבל 5,000 שקלים קנס. איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות את זה? אני רק אציין שהתהליך הוא זהה בין הודעה קולית ובין אם הודעת סמס. אין הבדל בין הדברים. יש הבדל ואני אגיד לך למה, בעיני על כל פנים. כשהוא קיבל הודעה, הוא צריך לעשות את הצעד הבא, ללחוץ על הלינק ולמלא הצהרה. אבל אני מדבר על אחד שקיבל שלוש תזכורות והוא לא יודע. אני לא אומר שהוא מתעלם, לא מדברים על אלה שמתעלמים. גם אחד שקיבל כמו שאתה אומר את ההודעה, והוא מתעלם, זה משהו אחר. אני מדבר על אחד שלא ענה. או שלחילופין, כפי שאמרתי קודם, הילד שלו ענה. או שהוא כברכן ענה והוא מנסה לחזור ל-5400* והוא צריך להמתין שעה-שעתיים, והוא רוצה לברר מתי זה קרה, והוא זוכר את עצמו, אחרי שהוא ישמע את הפרטים הוא יגיד 'סליחה, הייתי בכלל בבית, לא הייתי ליד אנשים' ואז הוא רוצה לבצע תהליך של השגה, לערער על הדבר הזה. בעצם עו"ד חן, אמרת קודם שאתם עובדים כרגע על איזה פתרון. מה הפתרון שמסתמן? קובי לדעתי יודע להגיד יותר טוב מבחינה פיתוחית. הרעיון הכללי - - - לא משנה, אני שואל את החברים, מה הפתרון שמסתמן כרגע בעקבות הבעייתיות עם השיחות הקוליות? קודם כל אני רוצה להגיד שאין ספק שהפתרון צריך להיות טכני. התזכורות הן בסופו של דבר פתרון טוב, אבל הוא מוגבל מבחינת היכולת בסופו של דבר להגיע ל-100%. מה שהצענו שיהיה ואנחנו חושבות שהוא יכול להיות פתרון יעיל וטוב, זה שאותה קבוצת אוכלוסייה תתקשר לטלפון מסוים והטלפון יעשה סוג של היזון חוזר, זאת אומרת הוא יתן את המידע לגבי הטלפון שאליו נמסרה ההודעה. לצורך העניין אם יש לי טלפון כשר, אני מתקשרת למס' טלפון מסוים לא משנה באיזה שלב, והטלפון הזה יודע להגיד לי את שעות החשיפה ואת התאריך. זה הפתרון שאני חושבת שככה ייתן את המענה המלא לסיטואציה הזאת, שהוא בעצם לא תלוי בגורם אנושי, זאת אומרת כל אדם יוכל להתקשר בכל רגע נתון ופשוט לקבל את המידע הזה. כשאת אומרת שהעברת את זה, למי העברת את זה ולמה זה עדיין לא קרה בפועל? איפה הקושי עם הדבר הזה?

כבר היום יש מספר טלפון שניתן להתקשר אליו, המספר הזה מזהה האם הטלפון הספציפי שמתקשר קיבל הודעה או לא קיבל הודעה. מה שאנחנו כרגע מרחיבים, זה באמת מעבר לתשובה האם הטלפון קיבל הודעה או לא, ממש לשמוע את ההודעה המוקלטת כמה פעמים שרוצים עד שבאמת האדם קיבל והפנים את כל המסר. מה המספר, קובי? כבר אומר לכם. וזה פעיל כבר?

כן. זה גם כתוב בנוסח ההודעה, כשהאדם מקבל את ההודעה הוא גם מקבל את זה וגם בהודעה הקולית, המספר הוא 08-6822334 ובעצם שהבנאדם מתקשר ההודעה הקולית אומרת לו 'כן נשלחה הודעה' או 'לא נשלחה הודעה', ובעצם ההרחבה שקובי מדבר עליה זו בעצם ההרחבה שאמרתי מקודם, שבעצם באה ונותנת את השלב השני של השיחה שבעצם אומרת מה גם נאמר בשיחה. מה התאריך ומה השעה של החשיפה. את יודעת לומר כמה מוקדנים יושבים במספר הזה? לא, זה מענה אוטומטי. זה מענה אוטומטי, הוא יודע לזהות האם כן או לא נשלחה הודעה. אפשר להתקשר אליו כל הזמן. אחד שאין לו דרך אלא דרככם, איפה הוא ממלא את הצהרת הבידוד, באותו מספר טלפון או ב-5400*?

הצהרת הבריאות, אני שוב אומרת. יש שתי אופציות. או שהוא נכנס לאתר וממלא אותה לבד בלינק של טופס בידוד ביתי למגע עם חולה מאומת, ואם אין לו אפשרות, אנחנו ממלאים עבורו. אני רק רוצה לחדד את הנושא של האכיפה, עדיין הטריגר שמפעיל את האכיפה לגבי מה ששאלת קודם, זה הטופס בידוד. אז מאוד חשוב שבנאדם שנכנס לבידוד ימלא את טופס ההצהרה, אנחנו מאוד מקפידים על זה בכל השיחות שמגיעות אלינו למוקד, וגם למוקד ההשגות. ברגע שבנאדם לא מצליח לערער על הבידוד שנשלח לו בעקבות המסרון, אנחנו מבקשים ממנו למלא טופס בידוד ואנחנו שואלים אותו אם יש לו או א ין לו אפשרות למלא את הטופס, ובמידה ואין לו אנחנו נמלא עבורו. תודה בשלב הזה. ח"כ אוריאל בבקשה. אני חושב שעצם הדיון חשוב במהות ולא רק בגלל נושא האיכונים כרגע, אבל לפחות אתה מציג את הנקודה האמיתית הבעייתית למי שלא צורך הודעות וכולי,

הוראות משרד הבריאות וכולי, שאני חושב שפעם אחת ולתמיד אולי דרך הוועדה של כבודו,

מכן, כי בינתיים אנשים ניזוקים וכמו שציינת רק כדוגמה, מישהו יכול לקבל דו"ח ולא רק, ולא לדעת שהוא בבידוד בגלל נקודות כאלה ואחרות.

כל נקודה שעולה במדינה כהעברת מסרים,

ומה קורה בשטח, שברגע שאזרח מסתובב בארץ ועוצרים אותו והוא אומר 'לא קיבלתי' יכול להיות שהשוטר יאמר לו 'אדוני יכול להיות, אבל אצלי במערכת מופיע שאתה מחויב בבידוד, אני מאמין למה שאתה אומר אבל תסתכל בבקשה', ונותן לו קנס של 5,000 שקל.

האם זה קרה בשטח, האם אתה יודע לומר לי אם נתקלתם במקרים כאלה וב. איך אתם חושבים במשטרת ישראל, ברגע שאתם שומעים שישנה אפשרות שאכן בתמימות האזרח לא היה מודע לכך שהוא מחויב בבידוד, איך אנחנו יכולים לבוא ולהתגבר על הדבר הזה, שבעצם במערכת מופיע שהוא מחויב, ואותו אזרח לא קיבל שום הודעה בעניין?

לשמוע.

שומע, תנסו להתקשר איתו ואני אפנה בחזרה למשרד הבריאות. בעצם המספר שנתתם כאן קודם, ממתי הוא פעיל? האם זה היה פעיל מהרגע הראשון או שזה מהימים האחרונים? לא, הוא תמיד היה פעיל. תמיד הטלפון היה פעיל, מהשניה שהפעילו את השירות של שליחת מסרונים על ידי איכוני שב"כ, הוא היה פעיל. מהרגע הראשון. אז איפה הייתה הבעיה אם כך? לא הייתה בעיה. לא הייתה בעיה מעולם עם המספר הזה, תמיד בנאדם יכול - - - דרך אגב, גם בסבב הקודם כשהופעל השירות של שליחת מסרונים, גם אז היה אפשר להתקשר ולראות האם קיבלת הודעה או לא.

אני חושב שאם נעשה סקר קטן בין אלה שמחזיקים בסלולרי הכשר, ונשאל 'ברגע שאתה מקבל הודעה ולא הבנת בדיוק מה נאמר', האם הוא יודע למי להתקשר, אני חושב שצריכים לפרסם את המספר הזה, ליידע בציבור של אלה שמחזיקים את הטלפונים האלה, קשישים ומהמגזר החרדי, שיידעו שברגע שהם מקבלים הודעה זה נכון שזה נאמר בסוף ההודעה, שאפשר להתקשר לטלפון הזה וגם ל-5400*, אבל אנחנו מדברים על אחד שלא בדיוק הבין או שהוא היה באמצע רחוב ולא הייתה לו האפשרות בדיוק להוציא את העט ולרשום את המספר, בעצם הוא פיספס את ההודעה, ולמרות שהוא מקבל עוד הודעה ועוד הודעה, תמיד זה יכול לתפוס אותו במצב שאין לו את האפשרות לרשום את מספר הטלפון. אבל אם אנחנו נבוא ונפרסם את המספר, אנחנו נרוויח כמה דברים. הרי כל העניין של האיכון, אחד מהדברים הוא כדי למנוע את ההידבקויות בין האנשים אבל ברגע שהבנאדם לא מקבל את ההודעה ויכול להיות שהוא חולה וחס ושלום הדביק אחרים, דבר שני, הוא לא נכנס לבידוד, ודבר שלישי, עצם האכיפה, שברגע שהוא יודע שהוא צריך להיות בבידוד הוא ישמור על עצמו ולא יהיה מצב שהוא יילך ברחוב, וכפי שאמרתי קודם, חס ושלום, הוא יכול להיקנס על דבר שהוא לא יודע. לכן אני חושב שהדבר צריך להיות מפורסם, לפנות למחלקת הסברה של משרד הבריאות, לפרסם את הדבר הזה שיידעו לטובת אלה שמקבלים את השיחות הקוליות בעניין.

אני מקבלת, ואני אעביר את המסר לפרסום של המידע עצמו, זאת אומרת של מס' הטלפון עצמו. תודה. שלום אורי בוצמסקי.

נמצאת איתי גם קצינת המשטרה מירב שת שהיא אחראית על כל התיאום והקשר מול משרד הבריאות. שלום. אני רוצה להודות לכם על כל הפעולות שאתם עושים למען עם ישראל ואתם עובדים שעות נוספות, ואנחנו מחזקים אתכם. יחד עם זאת, אני לא יודע אם שמעתם את הנקודה שהעלינו כאן בוועדה, אמנם ראיתי את אורי אבל לא הצלחתי לשמוע אותו. מה ששאלתי זה כך, מה שמתברר, שאלה שמקבלים את השיחות הקוליות אחרי שלוש פעמים, למרותש יכול להיות שהאזרח לא ענה לשיחת הטלפון, באופן אוטומטי הוא נקלט במערכת כאחד שמחויב בבידוד, ומה שקורה שאותו אזרח לא מודע לכך שהוא מחויב בבידוד, והוא ממשיך הלאה כרגיל, מטייל ברחוב, הולך לעבודה, הולך לסופר, מסתובב, ואז יכול להיות מצב שמשטרת ישראל עושים את עבודתם נאמנה, בצורה כלשהיא עוצרים אותו, שואלים אותו, ואז מתגלה שהוא מחויב בבידוד. אותו אזרח לא מודע למה שרוצים ממנו, השוטר שעושה את עבודתו אומר 'אדוני אתה מופיע במערכת כמחוייב בבידוד' ולפי החוק הוא יכול לקנוס אותו ב-5,000 שקל. שאלתי האם אתם מכירים מקרים כאלה ובנוסף, ברגע שאתם יודעים שיש כזו תופעה, איך אנחנו יכולים להתגבר על מצב שהאזרח לא יודע שהוא אמור להיות בבידוד ואצלכם מופיע שכן.

תרשו לי לעשות סדר. בואו נעשה הפרדה. המודל שאתה מדבר עליו זה מודל שאזרח אחרי שלוש פעמים בהן בפעם הראשונה הוא מקבל מסרון של שב"כ שבו נמסר לו שהוא צרך להכנס לבידוד, שהוא נחשף לחולה ושבו נאמר לו שהוא צריך לדווח במערכת כי הוא חב בידוד - - - גבירתי אני עוצר אותך, אני מתמקד כרגע לא באלה שמקבלים את המסרונים אלא אלה שמקבלים שיחות קוליות. אבל אתה צריך להבין למה הוא מקבל שיחה קולית. בגלל שאין לו דרך לקבל את המסרון. הוא מקבל שיחה קולית רק אחרי שבפעם הראשונה הוא קיבל מסרון ולא התייחס, ובפעם השניה יצרו איתו קשר והוא לא התייחס. ואז מה שעשינו, יצרנו מנגנון שמגדירים אותו כמסורב בידוד ולכן הוא נכנס לנו למערכת כמי שלא דיווח על עצמו כמבודד. הוא לא מקבל מסרון בעלמה. גבירתי, כנראה שיש אי הבנה ולא הסברתי את עצמי נכון. אלה שיש להם מכשירים שיש להם אפשרות לקבל מסרון, הם מקבלים מסרון, ויש כאלה שמחזיקים בטלפון כשר, שם אין מסרונים, הם מקבלים שיחה קולית ששם אומרים לו, לא את כל הפרטים על כך דיברנו קודם שצריכים לבוא ולשפר את זה לתת דרך שאדם יוכל לשמוע את ההודעה בצורה ברורה - - - סליחה שאני קוטעת, אבל לא ניתן להכניס אותו כמסורב לפני שלא שוחח איתו נציג. זה בדיוק המודל. אם לא שוחח איתו, אני רק רוצה להזכיר שאני מגנה פה על משהו שהוא של משרד הבריאות, אבל לחלוטין בגלל שאני מכירה את התהליך, אני שמחה להסביר. לא יישלח לו מסרון או לא יכניסו אותו כמסורב בידוד אם לא בוצע ניסיון לשוחח איתו. זו בדיוק הפרוצדורה. אני מניחה שמה שאתה אומר, אתה אומר ייתכן שמי שיש לו טלפון כשר נופל בין הכיסאות. אני מסכימה איתך. זה קורה, השבוע היה מקרה, אני יכולה לספר לך, משרד הבריאות שינה את הנוהל של המחלימים שלו ושוחררו כ-6,000-8,000 חולים. יצאו מבידוד, בגלל הנוהל החדש של 10 ימים ללא סימפטומים, אתה משוחרר בלי בדיקה. אבל מה שקרה, שהמערכות לא הספיקו לקלוט ואז שלחו מסרונים לאזרחים האלה. הרבה חרדים שנעצרו על ידי שוטרים אמרו לשוטר 'אדוני, שיחררו אותי', אבל תכלס לא היה לו אישור ביד. לכן התקשרו לכאן ואנחנו עדכנו את השוטרים שבשלב הזה צריך לשחרר את האנשים הללו. מצד אחד אני שמח לשמוע את מה שאת אומרת, שנהגתם ברגישות יתר בעניין ומצד שני כואב לי שזה המצב. אלך איתך יותר מזה. אני הנחיתי, ואורי נמצא כאן על הקו, אנחנו הוצאנו אתמול מסמך שממש יירד לשטח שכל אזרח שאומר שהוא שוחרר, השוטר משחרר אותו, רושם את פרטיו ותוך 24 שעות אנחנו מוצאים את הפתרון או דרכי, דרך המחשוב פה, או באמת דרך האזרח שמביא את האישור לתחנה. זאת אומרת שברגע שעלינו על הפער, התמודדנו איתו, ואנחנו בהחלט רגישים לנושא הטלפון הכשר, בטח משטרת ישראל. אז מה שאני שומע ממך עושה סדר וגם עושה שכל, אבל קודם שמעתי, ואחזור עוד מעט לקובי, שבעצם אחרי שלוש תזכורות באופן אוטומטי המערכת קולטת אותו כמחוייב בבידוד, וממך אני שומע משהו שונה, שבעצם כל זמן שלא מתבצעת שיחת טלפון, כשבעצם מי מרים את הטלפון לאותו אזרח? מוקד "קול הבריאות". במשרד הבריאות יש מוקד שאמון על כל הנושא של המבודדים דרך מסרונים, בעקבות חקירות אפידמיולוגיות.

מהמוקד הזה אמורים להרים לו טלפון ולהגיד לו 'אדוני, קיבלת מסרון, נדרשת להכנס לבידוד, לא ביצעת את זה. אם לא תעשה את זה תוך 24 שעות, קח בחשבון שאתה נכנס להיות מסורב בידוד'. ואז מכניסים אותו למערכת. זה המודל.

משטרת ישראל מקבלת את הנתונים ברגע שמשרד הבריאות מזין. בעצם אחרי שיחת הטלפון שמשרד הבריאות אמור לעשות עם אותו אזרח. יש לו 24 שעות אחרי השיחה. עכשיו תראה, אני מניחה שיש מקרים שנופלים בין הכיסאות, לא אגיד לך שלא, אני יושבת כאן ומסייעת להמון מקרים שהם נופלים, אבל בשביל זה אנחנו כאן, לתיאום הזה, - - - הנוהל הזה שציינת קודם היה מהרגע הראשון או שלאחרונה הכנסתם את הנוהל הזה? הנוהל הזה נכנס בעקבות איכוני שב"כ. אז הוא רק לאחרונה, מהרגע שאושר שוב להתעסק עם כל האיכונים. כי בעצם אמרנו 'איך נעלה על זה שאותו אזרח קיבל מסרון,

צריך לרשום את עצמו' מישהו צריך לפקח על זה באיזו שהיא דרך. ואז אמרנו שאם פעם אחת הוא קיבל ולא התייחס, בפעם השניה נתקשר ונבדוק איתו,

אם גם אז הוא לא - - - אז הוא ייכנס ככזה שמסורב בידוד, מסרב להירשם כמבודד.

זה אחרי שמדברים איתו פיזית,

ואם הוא לא מרים את הטלפון בפעם הרביעית או החמישית ולא מצליחים לדבר איתו פיזית? אז אני צריכה לברר עם מוקד "קול הבריאות" מה הם עושים. כנראה שבאמת - - - הניסיון זה יכול להיות שגם הוא לא ענה. אתה בהחלט צודק - - - הניסיון או שמדברים איתו פיזית? היא אמרה 'אנחנו לא נכניס רק לאחר שבוצע ניסיון לשוחח איתו'. אני יכולה לברר לך את זה, אני מניחה שאוטומטית כנראה מזינים אותו, כדי שאולי המשטרה תאתר אותו. אני ברשותך אחדד ואשאל שוב. שניה, אני רוצה להסדיר את הדיון. אנחנו כמשטרת ישראל אמונים על האכיפה ומערכות האכיפה. השאלות פה שנשאלות הן שאלות ספציפיות שמופנות למשרד הבריאות. אנחנו מקבלים ממשרד הבריאות את הנתונים כמו שהם ומשם אנחנו פועלים. לכן לא נכון שאנחנו נמשיך לענות בשם משרד הבריאות, אני אומר את זה בכל הכבוד הראוי, מכיוון שלהם יש את המדיניות שלהם, את ההחלטות שלהם. אנחנו מקבלים את המידע ומשם אנחנו ממשיכים לפעול. אם אנחנו מזהים אי אילו פערים, אנחנו מיד חוזרים אליהם ורואים איך לצמצם אותם. אבל האירוע של פניה לאזרחים, של הכנסתם לסטטוס מסוים או קביעה מתי יוצאים או נכנסים, זה אירוע שהוא כולו מתחילתו ועד סופו, אירוע של משרד הבריאות. לחלוטין. גם הם קבעו את הנוהל. ברור. לכן לא נכון לקבל מאתנו את התגובה על ההחלטות של משרד הבריאות. לא, אני לא הגבתי, פשוט הסברתי. אורי, היא הסבירה רק את ההליך. לא את הנוהל של משרד הבריאות. לסיום, לפני שאני חוזר למשרד הבריאות. אני שואל האם נתקלתם בפועל באזרחים שהם מחוייבי בידוד ובפועל הם לא קיבלו את המסרון או לא קיבלו את השיחה הקולית? אני לא נתקלתי בדבר כזה ואני - - - פה לשוטרים בתחום האכיפה. דבר כזה לא היה לי. היה לי את הקטע שאמרתי לך עם הנושא של שוטר שלא קיבל - - - טלפון כשר של אזרח שהוא משוחרר, חרדים ממודיעין.

זה בהחלט היה לי ושחררתי אותו. תודה. רק לסיום אם את יכולה לומר את שמך לפרוטוקול? שמי מירב שת, ואני קצינת התיאום של המשרד, עם משרד הבריאות. תודה. המשך יום טוב לכם והרבה הצלחה. אני חוזר למשרד הבריאות. חן או קובי איתנו? אנחנו פה. שמעתם את השיחה? שמענו 90% ממנה. מה את אומרת, או שאני בעצם לא הבנתי כל כך נכון, לגבי אזרח שנקלט למערכת רק אחרי שניסו גם לבצע איתו שיחה אישית.

מנסים לעשות את זה? מה שהבנתי קודם, שהמערכת אוטומטית מנסה להתקשר אליו שלוש פעמים ואחרי זה הוא נכנס למערכת. זה היה נכון בסבב הקודם של שליחת ההודעות, כיום אנחנו עוד לא עושים את זה. אנחנו רוצים לעשות את זה בשלב שבו תושלם ההרחבה, כפי שקובי ציין. ברגע שתושלם ההרחבה והתהליך יהיה יותר שלם ויהיה גם טלפון שאליו אפשר יהיה לפנות, אז אנחנו גם רוצים לעשות תהליך של שיחות יוצאות. מדוע בגל השני, כפי שמנסים להגדיר את זה כך, אנחנו יודעים שזה לא גל שני ואנחנו לא יודעים מתי גל שלישי, זה אירוע אחד גדול שמתגלגל ומתמשך, מדוע זה היה בגל הראשון וכיום זה לא קורה בשטח? חוסר בכח אדם? הסיבה הפשוטה היא שאנחנו פשוט רוצים לדייק את התהליך. אנחנו רוצים כמה שפחות טעויות וכמה שפחות מידע סותר. אנחנו רוצים לדייק את התהליך יחד עם אגף המחשוב ושהוא יהיה תהליך נכון ויסודי. זאת הסיבה. אני חושב, חן אני אומר בצניעות, שאם אנחנו רוצים לדייק את התהליך, זה לא כל כך נכון ואני לא מפנה את זה אישית אלייך, שאם אחרי שלוש פעמים האזרח לא ענה מכניסים אותו לבידוד. כן היה אולי רצוי לעשות מה שעשו בגל הראשון, שינסו להתקשר אליו אישית פעם או פעמיים, אבל לא צריכים לבוא ולעצור את כל המערכת בגלל אדם אחד או יותר, ואז אפשר לעשות משהו מסוים, אבל צריכים כן לתת את הפתרון לזה, להחזיר מה שהיה בגל הראשון, כדי שאותו אזרח לא ימצא את עצמו נכנס לצורך העניין "לכלא" ברגע שהוא לא היה מודע לזה וגם להיות חשוף לקנסות. מה ששמענו קודם ממשטרת ישראל, שעל זה הם נותנים את הדעת אחרי שההנחיות החדשות שלאחר 10 ימים יכולים להשתחרר אם הם ללא תסמינים, 3 ימים, ואז בעצם אלפי אנשים יצאו לחופשי ואז עצרו אותם,

ואז אמרו 'אדוני, זה המצב', לכן מבררים את העניין. אני חושב שכן כדאי לבוא, ומהפניות שהגיעו אלינו, איך אנחנו פותרים את הבעיה של אלה שמקבלים את השיחות הקוליות, ושוב לבדוק, לקבל אישית טלפון אחרי שלוש פעמים, פעמיים,

בסדר. את הנושא של שליחת הודעות יוצאות אנחנו נעלה שוב לדיון אצלנו, ובמקביל נמשיך כמובן להעביר את המידע למשטרה. חשוב רק להבין, לגבי מה שמירב אמרה, הנושא של מבודדים שמוציאים אותם, חשוב להבין שאנשים שנמצאים בבידוד הם שונים מאנשים שמחלימים. זה שני תהליכים שונים לחלוטין, ומי שהוציאו אותו כי הוא מחלים זה משהו אחד, ומי שיצא מבידוד זה משהו אחר. אנחנו כרגע באמת רוצים לשים את עיקר המיקוד שלנו על אנשים שצריכים להיות בבידוד 14 ימים מלאים, וחשוב להגיד, אדם לא יכול לצאת על דעת עצמו מבידוד ואין קיצורי בידוד. אנשים קצת מבולבלים לגבי תהליכי הבידוד, ובגלל המסרים שמועברים בתקשורת הם חושבים שאדם יכול לצאת אחרי 10 ימים או אחרי חמישה ימים, אם יש תסמינים או אין תסמינים - - - לא עושים את ההבחנה הנכונה. ההבחנה מאוד מאוד חשובה ואנחנו עובדים עם המשטרה בשיתוף פעולה מלא כדי שיבינו באמת שאנשים שצריכים להיות בבידוד, זה 14 ימים מלאים, בייחוד אלה שקיבלו את האיכונים, יש להם גם תאריכים והם צריכים לדעת בדיוק מה התאריך שהם יוצאים, כדי להציג את זה גם בפני גורמי האכיפה. בעצם משרד הבריאות מעביר למשטרת ישראל את השמות או שהם מסונכרנים אוטומטית? המחשוב שלהם, הם עובדים ביחד עם משרד הבריאות או שאתם מעבירים את כל הרשימות? אמרת פחות או יותר את אותו הדבר בשני משפטים שונים. אנחנו מסונכרנים גם במערכות, זאת אומרת אנחנו מעבירים באופן מלא למשטרה את כל רשימות החייבים בבידוד. המחשוב שלנו עובד יחד עם המחשוב של המשטרה, אני עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מירב ומדי יום עוברות כל הרשימות.

ח"כ אוריאל, אני רוצה לסכם את הדיון. אתה רוצה לומר משהו לקראת סיום? קודם כל אני שמח שאני שומע, גם מבחינת האורחים והנקודות את ההבנה והרגישות בנושא, כנראה שכמו שהם אמרו, משרד הבריאות והלינקג' עם המשטרה, שם צריך לחדד את הנקודות, - - - בהעברת מסרים, שם כנראה שיש איזו בעיה, ואני חוזר על מה שאמרתי, שאני חושב שמכאן תצא הקריאה בכל פעולה ופעולה שנעשית, צריך להעביר פניה כרגע למשרד הבריאות, כי אנחנו לא עומדים לסיים בתקופה הקרובה עם הקורונה, אני מאמין שיהיו עוד הנחיות ושינויים ובידודים יותר ובידוד ארוך, שיתחילו לקחת בחשבון ולא למפרע, כדי שהציבור לא יצא לא רק מקופח, אלא שזה יהיה לתועלת.

אני רוצה לסכם כך. מה שחשוב לנו כרגע, לפרסם את המספר לציבור האזרחים שיש להם את הטלפון הכשר, שתהיה להם דרך לאן לפנות ולשמוע את ההודעה.

כפי שידידי ח"כ אוריאל בוסו ציין, שכל פעולה שאנחנו עושים אנחנו צריכים לקחת מראש את החשיבה הנכונה, כדי שלא נצטרך לתקן דברים למפרע, ואז היינו חוסכים הרבה עוגמת נפש מהאזרחים, וגם מאנשי המערכת שצריכים לעבוד קשה, ואחרי זה לבוא ולתקן. לקחת את הכל בחשבון לפני זה.

לפני שמכניסים לבידוד את האנשים האלה, צריכים לזכור שהבידוד והיום זה כבר נהפך לסלוגן אבל בעצם מאותו אדם נלקח החופש שלו, ואנחנו נמצאים עוד בתחילת התהליך. זאת אומרת שאותה הודעה, אותו מסרון או שיחה קולית שהוא מקבל, עדיין לא אומר שזה נכון. באותו רגע שהוא קיבל את ההודעה, אם הוא לא היה באותו מקום ליד חולה מאומת, אז הוא כמובן רוצה להגיש ערעור, ובעצם באותה שניה שהוא מקבל את הדבר הזה הכל נעצר, הוא לא יכול לצאת לעבודה, הוא נשאר בבית, ולכן לפני שמכניסים מישהו לבידוד, לפני שהוא מקבל את ההודעה, לפני שהמערכת קולטת אותו, אנחנו צריכים לחשוב על הכל כיצד אנחנו עושים, המינימום שיקבל את ההודעה ותהיה לו האפשרות לאן להתקשר ולקבל את האינפורמציה ובמקביל גם לנושא ההשגות. האם ניתן להעביר אליהם פניות שהוועדה קיבלה של כאלה שלא שמעו באמת את ההודעה וקיבלו קנס, או קיבלו איזה שהוא תנאי, האם אפשר להעביר אליהם פניות.

אני חושב שזה צריך להיות באופן אישי,

אתי מנהלת הוועדה שואלת כך, הגיעו פניות לוועדה של אנשים שקיבלו או קנסות או הודעות טלפוניות, שיחות קוליות, שבפועל הם נכנסו לבידוד כשהם לא הצליחו לבוא ולהשיג. האם הוועדה יכולה לפנות אליכם במקום האנשים האלה או במקביל לאנשים האלה? לא. הכלל אומר שבנאדם שמבצע את ההשגה, חייב להיות הבנאדם שקיבל את המסרון. יש בזה חשיבות מאוד משמעותית מבחינת המידע שבנאדם מוסר. כל אדם שמשיג על מסרון

אין אפשרות כזאת. אני לא רוצה להגיד לך כמה מקרים היו שאנשים מוסרים מידע לא מדויק, צריך להבין שאנשים שמוציאים אותם מבידוד, זו החלטה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו חייבים לתשאל כל אדם, להבין איפה הוא היה, ושהוא יתחייב באופן מלא על המיקום והזמן שהוא היה. בזה אי אפשר להקל ראש. אי אפשר לעשות שיחה עם אדם אחר, למעט כאשר מדובר בקטינים. אם מדובר בקטין ובאמת הטלפון רשום על שם האבא או על שם האמא, או שבאמת מדובר בילד קטן, כי היום גם לילדים בני 6 או 7 לפעמים יש טלפונים, אז אנחנו באמת מדברים עם ההורה. אבל לא במקרים אחרים. יש לזה חשיבות מאוד גדולה. ברור. אתי בבקשה. חן. רק שאלה קטנה. ומי שכן פנה לוועדת השגות או מי שלא יודע לפנות לוועדת ההשגות, האם אפשר, אני למשל באופן אישי פניתי לוועדת השגות ועד היום לא קיבלתי תשובה, למרות שתקופת הבידוד כבר הסתיימה וכולי. האם אנשים שפונים לוועדה שלא קיבלו תשובה בזמן או שפנו לוועדת השגות או שלא יודעים לפנות, האם אפשר להפנות אלייך את הפניות האלה? קודם כל תמיד אפשר להפנות אלי פניות ציבור, זה התפקיד שלי בשגרה. אני מנהלת את היחידה לפניות ותלונות ציבור, תמיד אפשר להפנות למייל שלנו, יש לנו תמיד ערוץ ישיר ואנחנו עונים לכל הפניות. לגבי פניות שמגיעות אליכם בזמן אמת, לגבי השגות, צריך פשוט להסביר להם שהתהליך היחיד כיום להגיש השגה זה להתקשר ל-5400* שלוחה 1. אין השגות בכתב, אנחנו חייבים לבצע תשאול, זה תמיד הקו הראשון. כל מה שהוא בעצם זמן אמת, פשוט זה הדבר הנכון לעשות. לגבי פניות שעבר זמנן, אנחנו נענה לכולם.

היא שאלה למען האזרח ואנחנו חוזרים לאותה נקודה שאנחנו נשארים בלי מענה. אני מתנצלת, לא שמעתי. היא שאלה אותך שאלה לא ברמה האישית, אנחנו נדע להגיע, אבל היא שאלה בשביל האזרח הפשוט וקיבלנו את אותה תשובה שבאמת יש בעיה בסוף עם הערעורים ומענה. למה בעיה, אני אולי לא הבנתי מה היא שאלה. היא טוענת שגם כשהגישו ערעורים לא קיבלו תשובות, לכאן או לכאן, נשארו באוויר. אני רוצה להסביר במשפט את התהליך. צריך להבין שהתשובה שניתנת לבנאדם היא במגע אחד. בנאדם עכשיו מתקשר ל-5400* שלוחה 1, שזה מוקד ההשגות, הוא מקבל תשובה במקום. או נכנסת לבידוד, או לא נכנסת לבידוד, או אם זה מקומות עבודה ועובדים חיוניים אז אתה מועבר לקו שני ויחזור אליך נציג. אין אדם שלא מקבל תשובה במקום. האנשים היחידים שלא מקבלים תשובה במקום זה באמת עובדים שהיו במקומות עבודה וצריך לעשות לגביהם בדיקה יותר מעמיקה. האם אפשר לשחרר או אי אפשר לשחרר מבידוד, ואז נציג חוזר אליהם עד ארבעה ימים. אין כזה תהליך שאדם נניח פנה בכתב, לא נתנו לו תשובה. הוא מתקשר, או שהוא עומד בקריטריונים, או שלא. זה תהליך מאוד פשוט. תודה רבה.

שמענו את הכל ואני מאחל לכם הרבה בהצלחה, ואם אני יכול לאחל שנתעסק בדברים יותר משמחים וטובים, ושלא נצטרך להתעסק עם הדברים האלה. על כל פנים אנחנו כרגע שליחים, וכל אחד במקום שלו עושה את עבודתו, ושהשם יעזור, שבמהרה נתבשר בשורות טובות ומשמחות. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 11:31.